י"ט בכסלו התשפ"ב 23 בנובמבר 2021, אנחנו עוברים לסעיף הראשון על סדר היום: קביעת סכום ההשתתפות מיוחד של הממשלה בהוצאות התקציב של המועצות הדתיות לשנת 2021. החוק קובע שהשרים יכולים לקבוע אמות מידה

אין לי את הסכומים כרגע.

אמרת שאתם עושים חלוקה דיפרנציאלית כדי שהחזקות ישלמו יותר והחלשות פחות. לא ראיתי מעולם חלוקה דיפרנציאלית

שאני לא חושב שהן חזקות גם מבחינת הלמ"ס וגם מבחינת הפריפריאליות שלהן,

כפר סבא, נס ציונה, רמת השרון,

אני פעם ראשונה רואה משהו שמגיע שבו רעננה ורמת השרון מקבלות אותו תקצוב כמו עפולה

אנחנו מתייחסים לסוציו, אנחנו מתייחסים לאחוז ההשתתפות מאחוז המועצה, לאחוז מענק האיזון מהתקציב של הרשות, ככל שיש מענק איזון,

אני יכול להגיד לך מה הניקוד שסביון קיבלה. מה זה משנה, מבחן התוצאה הוא לא נכון. אם נשב שעה ותסביר לי מה עשיתם, נגיע למספרים האלה,

אילת היא רשות חזקה?

אני חושב שצריך לבחון את הדבר הזה,

אני לא מכיר מצב שבו מביאים בסוף לתוצאה

למה בשירותי דת אילת צריכה לתת 60% ובחינוך וברווחה היא צריכה לתת רק 25%?

היה בזמנו 40-60. אתה היית ראש

אם אתם רוצים ממשלת שינוי, תעשו שינוי גם בזה.

היהדות לא מעניינת אתכם?

האוצר מתנגד לשינוי החקיקה בכל הכוח, הוא נלחם על זה בוועדת שרים. מכיוון שאמרנו אז שיש פה רשויות שנפגעות, ביקשנו שהם יביאו כסף. אם אתם רוצים לעשות מה שהיה בזמן שלי, תביאו עוד כסף לרשויות החלשות. למה את זה אתם לא עושים? למה פעם אחת לא לעשות את הדברים כמו שצריך? תעשו, הלוואי. אנחנו נעשה. יש איזו הצעת חוק שעומדת פה על סדר היום? אתה יודע, ולדימיר, שאתם לא תעשו. למה לא נעשה? בעניין הזה אתם לא תעשו, כי זה הלמטה של הלמטה של הלמטה בסדרי העדיפויות. סדר עדיפויות זה דבר לגיטימי. לכל ממשלה יש סדר עדיפויות. הייתי רוצה לדעת מה סדרי העדיפויות שלכם בנושא יהדות במדינה. אין לכם סדרי עדיפויות. מרב מיכאלי אומרת שהיא רוצה לעשות תחבורה בשבת בכל מקום. אתה יודע שבתל אביב נתנו דוחות על דוכני תפילין. לא ירחק היום שגם יגידו שאסור פה למול את הילדים. ינון, אתה מגזים.

אם הייתי אומר בעבר שיהיה אסור להניח תפילין ברחוב כי יקבלו על זה דוח, היית אומר לי שאני מגזים, אבל זה מה שקורה היום. גם את זה לא אמרו. היהדות חשובה לנו לא פחות ממה שהיא חשובה לך. עוד כמה שנים, כשיראו את זה, אתה תגיד: "וואלה, ינון צדק". למה רשויות חלשות צריכות לשלם 75%? המדינה פועלת על בסיס חקיקה.

אתם ממליצים לשנות את זה?

הם התחייבו כאן שהם ישוו את זה לשירותי חינוך,

אני לא מכיר. אני לא מכיר שהמחוקק שינה, ואני גם לא מכיר שהיה פה איזה שהוא שינוי שהמחוקק הנחה. משרד האוצר התחייב פה, אחרת לא הייתי מעביר את זה.

שמחת זקנתי. את מה שאתם מעבירים אני יודע. אני גם יודע שאתם

לגבי השאלה למה לא לבצע בום אחד גדול,

בהחלט זה משהו שניתן לשקול ביחד עם המשרד לשירותי דת. במקרים שבהם הייתה איזו מצוקה לא נתפסת באנו לקראת. אני לא מדבר על פריסה לשנה,

לא מעבר. לרוב אנחנו מנסים שזה יהיה תוך חודש אחד מקבלת הבקשה

אני יכול לבדוק את זה.

זוכר שבקיזוז האחרון העבירו לנו כ-20 רשויות,

ברור שאפשר לבדוק את זה עובדתית.

במשך שנים אלו היו אמות המידה. כשאני שומע את אלה שהיום נמצאים באופוזיציה וטוענים שאכפת להם משירותי הדת אבל לא עשו שום דבר בנושא הזה, אני קודם כל מתפעל, אחר כך שואל מה הם עשו כל הזמן הזה,

הדברים פה לא השתנו דרמטית לעומת השנה

רשות מקומית במעמד חברתי כלכלי ארבע עד שבע אפס, רשות מקומית במעמד חברתי כלכלי שמונה-תשע מינוס 1; רשות מקומית במעמד כלכלי חברתי 10 מינוס שתי

על פי מודל זה בנינו מחדש את טבלאות ההקצאה כדלהלן: השתתפות הרשות המקומית בדירוג תשע נקודות ומעלה 25%; שבע עד שמונה נקודות 40%;

בשום משרד לא נתקלתי בחלוקה כזאת מעוותת, לפיה המדינה משתתפת יותר בכפר שמריהו ובסביון מאשר באשקלון,

אני לא ראיתי דבר כזה, ואני בטוח שגם אין דבר כזה. אין

אין שום הצדקה שנשית על לוד, קרית שמונה ועפולה, רשויות שאנחנו נלחמים עבורן, עוד כספים שהן צריכות לממן, בעוד שכפר שמריהו וסביון צריכים לשלם פחות. צר לי שגם את השלוש הרשויות האלו לא הסכמת להחריג.

צריך למצוא את הדרך איך לעשות את זה. אני חייב להגיד לך, ידידי היקר יושב-ראש הוועדה אלכס, שבקטע הזה פישלת. אני חושב שהיינו צריכים לשלוח אותם ושיחזרו לכאן עוד שבוע. לא היה קורה להם כלום.

הרשויות מעכבות להם יותר זמן מאשר מה שאתה היית מעכב